בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אני מבקש לומר לחברי הוועדה שני דברים: האחד דיברנו עם משרד הביטחון לגבי הפסקת ההזמנות של "רשף טכנולוגיה" בשדרות. דיברתי עם מנכ"ל משרד הביטחון ולא יפסיקו את ההזמנות האלה, אין סיבה שיפטרו שם את העובדים כפי שהיה מדובר, וממה שאני יודע ממנכ"ל משרד הביטחון, שאין בעיה עכשיו. לא את כל המרעומים שמייצרים צריך להזמין אבל... שתי דקות

(הישיבה נפסקה בשעה 11:15 ונתחדשה בשעה 11:18.)

"רשף טכנולוגיה",

ולכן לא יצטרכו לפטר עובדים. אני שמח שזו תמונת המצב. אני מבקש בהזדמנות הזאת,

אנחנו מבקשים להשאיר את זה במשרד האוצר, לפחות בשעת בין-הערביים הזאת, בשעת הדמדומים שהמציאות תהיה מציאות מאוד קשה. דיברו איתי ניצולים, דיברו עם חברים ניצולים וארגונים וכולי, ואנחנו מבקשים שזה יישאר במשרד האוצר עד אחרי הבחירות ולאחר מכן, מה שהממשלה תחליט, אז לפחות תהיה החלטה שמישהו עומד מאחוריה ויהיה אפשר לנהל את זה כמו שצריך. אני פונה מכאן לבני גנץ בני גנץ, ההחלטה בידיים שלו. אני עברתי כבר את כולם. כל מי שדיברתי אתו מסכים, בסופו של דבר, שבינתיים זה צריך להישאר. יש כאלה שסבורים שזה צריך להישאר באופן קבוע, יש כאלה שסבורים שזה צריך להישאר באופן זמני. ההחלטה היא בידיים של בני גנץ. אני קורא לו ופונה אליו: טובת הניצולים לנגד עיני, אין לי בעניין הזה שום נושא פוליטי להעביר לכאן או להשאיר כאן, לא רלוונטי כל העניין הזה, טובת הניצולים לנגד עיני ואני פונה אליו ומקווה שהוא לא יתחרט על העניין הזה, שהוא עושה את הפעולה החשובה הזאת, שהפעולה הזאת תאמר שבינתיים הניצולים ימשיכו לקבל את השירות שהם מקבלים כמו שהם קיבלו עד היום, שזה ישתפר עם השנים. יש שם את המחשוב וכל מה שנלווה לעניין הזה, ואני מאוד מבקש שהרשות תישאר בתפקוד במשרד האוצר, המחשוב במשרד האוצר וכל מה שנלווה לעניין הזה. אני מקווה שקריאתי תיפול על אוזניים קשובות ובני גנץ ישמע לנו בגלל שכולנו סבורים כך, כולם, ללא יוצא מן הכלל, שזה צריך להישאר שם, באותו מקום, במשרד האוצר. תודה רבה. הרב גפני, לגבי ה-100 מיליון של

שמשרד האוצר היה צריך לפתוח להם בסך-הכל - - - לא ידוע לי שנפתח, לא ידוע לי שהדבר הזה התקדם. הבטיחו לך אז שיהיה, בהתחלה זה היה 10 דקות ואחר-כך זה עבר לכמה ימים ועכשיו אנחנו נמצאים שבוע אחרי כמעט ועדין אין תשובה. השאלה מה קורה עם זה? אני דיברתי עם יהלי רוטנברג כמה פעמים, הוא גם חזר אלי ואמר שזה לא בתחום הטיפול שלו, זה בתחום הטיפול של לשכת המנכ"ל כפי שנאמר כאן, בוועדה. אבל הוא אומר שבגלל הבקשה שלנו, הוא לוקח את זה על עצמו, הוא יזרז את זה וזה צריך להיגמר בימים האלה.

סליחה שאני אומר, אתה יודע שפשוט לא סופרים. היה גם בפעם שעברה, שאמרו לנו מלשכת המנכ"ל שבועיים ואחר-כך ירדו. אנחנו יודעים שזה נמצא אצלם מהחודש השביעי אז - - מה אתה מציע? אני לא יודע, שיבואו לפה ויתנו תשובות. בסדר, אני אדבר אתו שוב. דיברנו על העניין הזה, על המציאות שאנחנו חיים בה אבל הוא התחייב שהוא יסיים את זה. אני אדבר אתו היום עוד פעם. ולגבי הקמחא דפסחא יש חדש? כן, עבר. הנושא של קמחא דפסחא הצליחה. הם התחייבו שהם מעבירים את זה ובאמת התברר - - כמה כסף, אתה יודע? כן, יש שם נדמה לי 11 מיליון על פסח, ויש עוד כסף שהוא על החגים אבל על החגים הם לא מעבירים עכשיו בגלל ערב בחירות, אז מה שחייבים להעביר מעבירים עכשיו ומה שלא, מעבירים בזמן. על כל פנים זה עובר, דיבר איתי אביגדור קפלן ממשרד הרווחה ודיברנו עם משרד האוצר והכסף עובר. אנחנו עוברים לסעיף היחיד שבסדר היום: אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. ארז אורעד, בבקשה. בוקר טוב לכולם. כבוד היושב-ראש, חברי ועדת הכספים, קודם כל זה כבוד גדול שזה הסעיף היחידי פה היום בוועדת הכספים כבוד גדול מאוד. אני מתכבד להביא לאישורכם את אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, ויש ברשימה הזאת 147 מוסדות ציבור, רשימה נכבדה. אני רוצה לציין בפתח הדברים שדווקא בשנת הקורונה, התפוקה שלנו עם כל הקשיים וכל העבודה מהבית וכל הנהלים החדשים שהיו מוועדת הכספים, אנחנו הצלחנו לעשות 25% יותר מאשר בשנים הקודמות. אז אפשר להוסיף עוד נהלים? אז מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה להוציא את הנהלים ככה שנעשה 50%. זה כמו הסיפור עם הרב עם העז, אז אני מתכבד להביא את זה לאישורכם בכבוד. יש 27 עמותות שאין להם ניהול תקין, נכון?

ויש מתוכן עמותות שאין להן גם הגשת מסמכים. לא, אין עמותה שאין לה הגשת מסמכים. מה זה עמותה מס' 49?

ואנחנו יכולים לבדוק את זה גם פה אתה מדבר על עמותה שאגיד את השם שלה: מדובר על תמי"ר תרבות מורשת יהודית. זאת אומרת, אנחנו המלצנו לאשר אותם לשנה זאת העמותה שאתה מדבר עליה,

אנחנו יכולים גם להסתכל באתר של משרד המשפטים ולבדוק ולראות שיש לה אישור הגשת מסמכים. אני יכול גם להציג את האישור הזה בפניכם. גם יש לנו את בנימין למקין, שאני מעריך שהוא נמצא אתנו בזום כרגע, שגם יכול לאשר את העמותות בעניין אישורי הגשת מסמכים או אישור ניהול תקין.

לגבי עמותה שיש לה אישור הגשת מסמכים היא רק תאושר לשנה בלבד. זאת העמותה הזאת. יש לה אישור הגשת מסמכים. יש שתיים כאלה האחת זה עמותה מס' 20 - - אז אני בודק את זה עכשיו.

ודבר נוסף שרציתי לשאול אותך יש שתי עמותות שכתוב שם שהמחזור נמוך 76 ו-126 ואתה ממליץ לתת להן לשנה? מה זה המחזור הנמוך הייתי רוצה לדעת. לגבי עמותות מס' 76 והעמותה השנייה שהזכרת אמנם יש להן מחזור נמוך, בשנה הבאה ההוא יפורסם באמת לציבור אבל אנחנו ראינו אצלנו, במסמכים שלנו באנו לקראתם וראינו שיש להם מאזן בוחן, שיש להם מחזורים בשנה של מאות-אלפי שקלים אז אין לנו בעיה לתת להם. כמובן שאנחנו נותנים להם רק לשנה בלבד על-מנת דמי רצינות לבחון אותם. זה לגבי העמותות האלה. איפה מיקי לוי? השאלות שלו חסרות. דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם ינון, אני רוצה להגיד לכם שאם היינו מפרקים את העמותות אחת-אחת, היו כמה שהייתי מצביע נגד וכנראה האחרים גם היו מצביעים נגד על כל מיני דברים אחרים אבל אנחנו מצביעים בעד על הכל. אנחנו סבורים שצריך לסייע להוציא מקרה חריג אבל ככה? יש דברים שאני מסתכל ארז, מה אתה אומר? יש דברים שאני הייתי מצביע נגד.

אבל הם לא ב - - - ציבורית עמוקה, כפי שאתה יודע. בסדר. אני בדעה - - מה שהוא אומר זה שיש פה בטוח מוקשים שאנחנו עדין לא זיהינו אותם, ומיקי לוי לא נמצא כאן ואנחנו קצת ב.... אני בדעה שצריך בסעיף 46 כמובן לעבור אותך, לעבור את זה שהפעילות היא פעילות שנעשית כחוק והכל בסדר אבל אני בדעה שצריך לאשר. אני אז אישרתי גם את ילדי המסתננים וגם פה יש עמותה נוצרית שאני מצביע בעד יש מקרה חריג שהמקרה ההוא, באמת מדינת ישראל לא צריכה לסייע להם ואת זה ראינו בדיון שקיימנו פה, בכמה דיונים שקיימנו פה אבל אני בעד לאשר את כולם. ארז, מה מספר הבקשה? רשימה שסימנה הוא 19-141-21, ואני מביא אותה לאישורכם.

בנימין למקין נמצא בזום?

עברתי על כל הרשימה וכולם מחזיקים באישורי - - - או באישור הגשת מסמכים. לא הבנתי. או באישורי ניהול תקין או באישורים על הגשת מסמכים.

רבותי, עוד שאלות? מי בעד אישור הרשימה כפי שהציג אותה ארז אורעד ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הרשימה אושרה.

ארז, אני מודה לך על העבודה בעניין הזה. תראו, יש פה מכתב שמיועד לבני גנץ על הרשות לזכויות ניצולי השואה. אם אתם רוצים לחתום על המכתב הזה, אני - - זה לגבי מה שאמרת בפתיחה?

תוסיף אותי. רגע, תגיד מה כתוב. הרשות לניצולי השואה שתישאר בינתיים במשרד האוצר עד אחרי הבחירות. הממשלה הבאה תחליט.

בסדר. לנצח זה בסדר אבל יכולים לבוא אלינו בטענות ולהגיד שעם כל הכבוד, יש לנו הסכם קואליציוני. לנצח נראה מה יהיה. אז אני מסכים אבל אני אומר עד ההחלטה שתהיה ממשלה ושתעמוד מאחורי ההחלטה.

אז תוסיף אותי גם, בסדר? הנה, אני נותן לכם לחתום. תודה רבה רבותי. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:32. הכנסת יו"ר ועדת הכספים ירושלים, ג' באדר תשפ"א 15 פברואר 2021 לכבוד מר ערן יעקב מנהל רשות המסים משרד האוצר ירושלים הנדון: אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת

מכתבך מיום: 04 לפברואר 2021, כ"ב בשבט התשפ"א הנני מתכבד להודיעך כי ועדת הכספים,

החליטה לאשר את העמותות הבאות: לפי סעיף 46 לפקודת מס

יד רבקה חיה 580655439 עמותת ספורט חריש וסביבותיה